היום ה-11 במאי 2020, י"ז באייר תש"ף.

מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

זאת חוצפה שלא תיאמן.

אתמול בלילה פרסמה לי ירון בעיתון "הארץ" שהאוצר מתנגד למתן דמי אבטלה לעניים במקביל לקצבאות.

האוצר דורש שהאנשים המוחלשים ביותר לא יקבלו קצבאות במקביל לדמי

הוצאתי מכתב לנגיד בנק ישראל ולמפקחת על הבנקים, ואני מבקשת מכם גם להצטרף אליה. זה מסוג הדברים שלא חשבו עליהם והם קצת נופלים בין הכיסאות. נתנו

השלישי, אני מבין שהיה פה אתמול דיון שנבצר ממני להיות בו,

הפתרון שנמצא הוא בלתי מתקבל על הדעת, לא עבור ההורים ולא עבור

אגב, מה שככל הנראה היה במדינות אחרות בעולם המערבי. מדינות אחרות פשוט שלפו את תוכנית המגרה והפעילו כי הן ראו מה קרה כשהיה סרס, כשהיה מרס. הן הבינו שאם זה יגיע אליהן, הן יצטרכו להיערך. שום תוכנית, הכול

אתה יודע מה, אני מאמין שהם יקבלו,

צריך להבין מה קורה פה, יש פה שריפה שמתפתחת בסדר גודל בלתי נתפס. אנחנו רואים את השריפה הזאת.

אנחנו רואים אותה הולכת ועולה ואנחנו יודעים שהיא תמשיך

במרס-אפריל הם מקבלים את ההכנסות של ינואר-פברואר. את הירידה במחזורים במרס-אפריל הם יראו במאי-יוני.

פונה מכאן לרשות המסים: תרחיבו את הדיווח ליוני,

אני מבקש לקיים דיון ספציפית על כל הנושאים שנעלה ואני אשלח

למי שימות? אתם קונים עכשיו מכונות הנשמה למי שהולך למות, למי שכבר

כמובן, על עסקים קטנים,

שהזכרנו עכשיו. מדובר. כל אחד מאיתנו קרוב אצל עצמו עם ארגונים

המגזר הזה נכנס למשבר בצורה משברית. הממשלה לא הקימה ממשלה ולא הייתה פה קואליציה וכנסת מתפקדת

זה הובטח כאן. לאחר מכן, האוצר בא ואמר: לא, אנחנו נוסיף את זה לקרן לעסקים. נוסיף שם קטגוריה שנקראת "מוסד ציבורי", אלא שהקריטריונים לא פורסמו עד עכשיו, אף מוסד לא יכול

בא משרד האוצר, גל לנדאו, שאני רואה אותו ואני מעריך את פעילותם והציג בפני הוועדה שורה של פעולות שהם מתכננים לעשות.

כבר אומר, אגורה שחוקה אחת מהפעולות האלה לא הגיעה לחברה

אתמול הייתה ישיבת התנעה ראשונה של הקרן הזאת. אני השתתפתי. היו שם עשרים-שלושים איש. כמובן שכאשר יושבים עשרים-שלושים איש,

כמובן שהקרן לא מתחילה לפעול. ביום ראשון הבא תהיה עוד

כבר שם נכתב שההגשה תהיה החל מה-12 במאי באמצעות רשות המסים. מחר זה ה-12 במאי ואני בקשר עם רשות המסים. אנחנו נמצאים איתם בקשר שוטף ואני מקווה שמחר הכול ייפתח ואפשר לבדוק את זה איתם. גם

כל ספקי הממשלה כוללים אלפי עמותות. זה מכניס רק אותן בתוך הקטגוריה הזאת. מה עם אחרים שאין להם? זה מה שאני מסביר. יש עמותות רבות שנכנסות פנימה ובנוסף להן, כמו שאופיר אמר - - - כמה הרבה?

יש עם זה בעיות. לא, זה פשוט לא יאומן.

הדבר הזה עלה לראשונה מה-29 במרס. זה פשוט לא יאומן, תראה

אני לא מדבר על זה שהפתרונות שאתם מספרים לנו עליהם, לאלה שמתחת ל-20 מיליון שקל, גם אותם עוד לא ראינו. עוד לא ראינו איך זה עובד ועד לרגע זה לא הוצג וגם לא פורסם גם כלפי

גמלאים עובדים וחד-הוריות עובדות לא מקבלים

האוצר לא מוצא פתרון והוא מוציא עמדה נגד סיוע

בניגוד למה שהוא התחייב פה, מיכאל. כן, זה

אני יכול להראות לך את המסרונים בנושא ממנו יום-יום,

תודה. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה.

שגם הוא יזם את הדיון בשעתו.

אדוני יושב-הראש, מה שברור הוא שמי שכתב את המתווה הזה,

לנוער בסיכון,

האנשים האלה, שקמים בכל בוקר כדי לעשות את הדברים החשובים האלה, הם יסתדרו. מי שלא יסתדר זה האוכלוסיות בקצה.

זה לא רק המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות

מי שמוציא מן הכוח אל הפועל את המדיניות כלפי אוכלוסיות הקצה, בחלק גדול מאוד מן המקרים

לא צריכים להיות אותם קריטריונים וודאי שהתוצאה לא צריכה להיות שהמגזר השלישי, חלק ממנו

אני אומר לכם, שעוד לפני שאמרתי את כל

מדינת ישראל לא תוכל להתמודד עם אותן מאות משפחות שיידרדרו. גם היום הן בקו העוני אבל הן יידרדרו וייזרקו לרחוב. אני מבקש מהאוצר, זה חשוב להערכתי כמעט יותר מכל דבר אחר. תיקחו את העניין הזה ותרימו אותו. ואני מבקש דיווח לוועדה. זה לא יכול להמשיך להתנהל ככה.

שומע שלא קיבלו במשך שלושה שבועות אגורה אחת מ-200 מיליון השקלים

מזכיר שב-2006 חווינו את מלחמת לבנון השנייה והיה שם משבר מאוד גדול בעורף. העמותות לקחו אחריות מאוד גדולה ובעקבות זאת הוקמה רח"ל רשות חירום לאומית שלא הופעלה, לצערנו,

חלק מהעניין היה להבין שהמגזר השלישי זה לא nice to have. נאמרו פה הרבה דברים ואני לא רוצה לחזור עליהם,

פונות לכל חברי הכנסת, מן הסתם, משפחות שאין להן כלום בבית והן צריכות סלי מזון. אנחנו כחברי כנסת פונים לעמותות סיוע שיעזרו לאותן משפחות. לפחות את הדבר הזה - לחזק את עמותות הסיוע זה משהו שאנחנו חייבים לעשות.

היו משפחות רבות שנזקקו למחשב ללמידה מרחוק. יש את עמותת

אדוני היושב-ראש, אני חושב שצריכה לצאת קריאה מאוד ברורה מהוועדה, ואני מצטרף לחברי מיקי, להפריד את ה-200 מיליון שקל משאר ה"סלט" שמשרד האוצר מתעסק איתו בחודשים האחרונים. והדבר השני, גם עמותות שלא נותנות שירותים ישירים יש עמותות שמקושרות עם משרדי ממשלה ויש עמותות סנגור שנותנות ייעוץ ועושות את העבודה של

אני רק אומר לחברי הכנסת שיושבים פה בוועדה

תזכרו את זה כשהקואליציה תביא לפה דברים ואז תוכלו לדרוש את מה

חבר הכנסת ניר ברקת ואחריו אני אתן לאלי כהן מארגון פתחון

אני חושב ש-200 מיליון שקל זה מעט מדי ויש להאיץ את התהליך הזה.

במצוקה גדולה וכבר הם נותנים פחות שירותים. כולם עושים את החשבון מה יהיה העתיד שלהם לוט בערפל,

שאנשי עסקים שמממנים אותם, בסבירות גבוהה

אלי כהן, מנכ"ל ארגון פתחון לב. אחריו חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. שלום רב, בהמשך לדבריו של חבר הכנסת ברקת אני בדיוק נמצא בדרך לחלוקת סלי מזון בכרמיאל ובבוקעתה, בפרויקט

אני מאוד הייתי שמחה להבין כאן האם אנחנו

הקריטריון הזה, של 30% הכנסה עצמית. מישהו יכול להסביר לנו למה זה נקבע ומה בדיוק העיקרון שעומד מאחורי זה? גל, תרשום לך את השאלה הזאת.

לכן הסיוע חייב להיות יותר גדול. 200 מיליון שקל זה בעיניי רק טיפה. תודה. חבר הכנסת כסיף ואחריו חברת הכנסת אורלי פרומן. אני

אחריה ערן וינטרוב, מנכ"ל ארגון "לתת". נקבל גם תשובות?

אני רוצה לגמור את הסבב ולחזור לאוצר. אדוני היושב-ראש,

אנחנו שומעים סקטור אחרי סקטור אחרי סקטור. ציפינו, כמו שאמרת

אורלי, מסכנים השרים. הם בתקופה מאוד קשה של חוסר יציבות,

אז אני לא רוצה להתנתק מהשטח וכל מה

אני לא אחזור לדבר על החשיבות של המגזר השלישי ואני חושבת שכולנו מודעים לזה, אבל חייבים לומר שהממשלה כורתת את הענף עליו היא נשענת לאורך שנים.

המגזרים מביאים פי 32, זאת אומרת שיש פה שהיא גם נהנית ממנוע צמיחה שהיא לא משקיעה בו הרבה כסף והיא נהנית ממכפיל כוח אדיר. אני רוצה לדבר

היא תגיע גם ב-2021. לכן אני מפציר בחברי הכנסת וגם במי שיהיה חלק מהממשלה הבאה - גם ידידי שהולך להיות שר הרווחה, איציק שמולי, צריך להבין שללא תוכנית לצמצום

תראו איזה אבסורד, אנחנו ועמותות אחרות קנינו מזון, מוצרי היגיינה וציוד חירום בהיקף של מאות מיליוני שקלים,

רק אנחנו ב"לתת" משלמים למדינה מע"מ בסדר גודל של 3 מיליון שקלים, שאנחנו לא מזדכים

שילוב הזרועות בין המגזר המדינתי, הפרטי והציבורי הוא חיוני. אני חושב שהעמותות שפועלות בכל הארץ בתחומים רבים מבטאות, מצד אחד, את הרוח הרפובליקנית של העם למען

אלה סדרי הגודל של ההוצאות לפי חישובים שעשינו. הדבר השני הוא פעילות הסיוע. אנחנו פועלים יחד עם חמ"ל פיקוד העורף.

נסגר האוהל שפעל עם פיקוד העורף ועם משרד

הארגונים האלה מאוד מקצועיים ומאוד יעילים בעבודה שלהם. הם אולי הארגונים שעושים הכי הרבה עבודת בית ובודקים את התייעלות שלהם. אני חושב שצריך פגישה עם חלק מהארגונים שיכולים להוביל את המגזר השלישי בדיון עם משרד האוצר, עם דד-ליין ברור לתוכנית

אתה מדבר על ההלוואות? כן, כן, הקרן להלוואות בערבות מדינה.

אמרתם שאתם לא יכולים לתת את הנתונים האלה לוועדה.

לי

אנחנו מזהים פנייה גדולה לחשבים במשרדי הממשלה לחתום על המסמכים האלה, שזה אומר שהם נמצאים בתהליך של אישור ההלוואה כרגע. אני נמצא בקשר עם לא מעט עמותות

התשלום של מע"מ על הרכישות שניתנו על סלי מזון אלו שאלות שצריך להפנות לרשות המסים, זאת מדיניות שלהם. יש לי את עמדתי האישית, אבל זה לא הנושא. הם אחראים על

אני אגיד שנאמר גם בקרן הכללית שזה לא אותו מסלול ולא אותם קריטריונים. הסיוע שיש לעמותות הוא לא לפי אותם תנאים של הסיוע לעסקים.

יכול להיות שיישארו גופים מחוץ למערכת.